היועצת המשפטית, בבקשה, תאמרי מה קורה. בהתאם לסעיף 10 לחוק מימון מפלגות, על נציגים של סיעה או רשימת מועמדים למסור למבקר המדינה את חשבונותיה לתקופת הבחירות

שבועות מהיום שבו פורסמו תוצאות הבחירות. בתוך 22 שבועות, לאחר שהמבקר קיבל את החשבונות האמורים, עליו למסור ליושב-ראש הכנסת דין וחשבון על תוצאות ביקורת החשבונות. בנוסף, לפי החוק, על נציגיה של סיעה או רשימת מועמדים למסור למבקר את חשבונותיה בגין המימון השוטף לא יאוחר מ-1 במאי שלאחר תום כל שנת כספים, ובשנה שבה מתקיימות בחירות, יראו כמסתיימת בתום החודש שבו פורסמו תוצאות הבחירות והחשבונות יימסרו יחד עם החשבונות לתקופת הבחירות. על המבקר למסור ליושב-ראש הכנסת דין וחשבון על תוצאות ביקורת החשבונות האלה לא יאוחר מיום 1 באוקטובר בכל שנה, ובשנת בחירות, יחד עם הדין וחשבון על תוצאות ביקורת החשבונות

ועדת הכספים מוסמכת, בהסכמת המבקר, להאריך כל אחד מהמועדים שציינתי. ועדת הכספים החליטה בחודש נובמבר 2020, לבקשת הסיעות, ובהסכמת המבקר, ובהתחשב,

בנסיבות חריגות של קיום ארבע מערכות בחירות ברמה הארצית והמקומית בתקופה של פחות משנתיים, וגם באילוצי הקורונה, להאריך את המועד להגשת הדוחות לתקופת הבחירות לכנסות ה-21, ה-22 וה-23 ואת הדוחות השוטפים לתקופות המקבילות. לפי החלטת ההארכה, את הדוחות לתקופת הבחירות לכנסת ה-21 וה-22 היה על הסיעות להגיש עד ליום 31 בינואר 2021, ודוח המבקר בגין אותן כנסות, עד ליום 12 בספטמבר 2021. לגבי הדוחות לתקופת הבחירות לכנסת ה-23, לפי הארכת ההחלטה, יוגשו עד ליום 15 במרץ, ודוח המבקר, עד ליום 7 בנובמבר 2021. במהלך חודש דצמבר הוגשה עתירה כנגד החלטת ועדת הכספים להאריך את המועדים האמורים. העותרת טענה שהחלטת ההארכה חורגת ממתחם הסבירות, התקבלה מבלי שנשקלו כלל שיקולים רלוונטיים, ושחברי הכנסת היו נגועים בניגוד עניינים. אנחנו הצגנו עמדה שלפיה הוועדה פעלה בהתאם לסמכות שהוקנתה לה לפי חוק מימון מפלגות, שתכליתה הייתה לאפשר גמישות במצבים חריגים ביחס למועדים שנקבעו בחוק, שהתקיימו נסיבות חריגות של ארבע מערכות בחירות בתקופה קצרה, שבה הוטלה חובה על הסיעות להגיש שמונה דוחות נפרדים, שההחלטה התקבלה על בסיס פניות של מרבית סיעות הכנסת, וחלה על כל הסיעות והרשימות שהתמודדו בבחירות לכנסת ה-23-21, ולאחר קבלת הסכמת המבקר, תוך קיום הליך תקין. לגבי הדוחות של תקופת הבחירות לכנסת ה-21 וה-22, המועד כבר חלף. הבקשה שמונחת בפניכם כרגע היא בקשה של 12 סיעות להאריך את המועד להגשת הדוחות לתקופת הבחירות לכנסת ה-23, וכן לכנסת ה-24 ולתקופות השוטפות המקבילות עד יום 15 בדצמבר 2021. אפשר לשמוע את הסיעות. בין יתר הנימוקים שהן מציגות פה, גם העובדה - - - אני אאפשר להם.

אגב, זו פעם ראשונה שמוגש על זה בג"ץ, על הנושא של מסירת דוחות. על ההארכה. על הארכה של מסירת דוחות. זאת אומרת, אנחנו מתקדמים כל הזמן. נציגי המפלגות, מי נמצא פה? הליכוד. בבקשה, שם ותפקיד. מאור חמו, רואה חשבון, מפלגת הליכוד. חברים, אנחנו לא רצינו להיות פה, גם היום שוב להגיש בקשה להארכת מועדים. עשינו את כל המאמצים, ואני חושב שהצלחנו יפה. רוב המפלגות, כמעט כולן לדעתי, להגיש את ארבעת הדוחות לכנסת ה-21, 22, ולתקופות השוטפות.

שמחודש נובמבר, כפי שציינה היועצת המשפטית של הוועדה,

קיבלנו הארכה לדוחות של 21, 22, 23, נכנסנו לגל קורונה שלישי, שגרר בידודים, גרר אי הגעה למקומות העבודה של רבים מאתנו.

המערכת הפוליטית נכנסה למערכת בחירות לכנסת ה-24. חייבים להבין חברי הוועדה ומשרד מבקר המדינה שלדעתי יודע ומבין, אנחנו אותה אוכלוסייה, אותם אנשים שצריכים לעשות עוד ועוד משימות באותו זמן, ואנחנו פשוט לא מסוגלים. אנחנו קורסים תחת העומס. אני רק אומר פה לחברים בוועדה שתהליך סגירת ספרי החשבונות של הבחירות לכנסת ה-23 והתקופה השוטפת לא הסתיים. אנחנו נתנו את מירב תשומת הלב ל-22-21 כדי לומר הנה, אנחנו עושים כל מה שאנחנו יכולים, ובאמצעות עובדים בבידוד הצלחנו והגשנו את הדוחות האלו.

או שרק בשלבי התחלה, של הכנסת ה-23, וכרגע אנחנו נמצאים בעיצומו של קמפיין בחירות. אני מסביר לחברי הוועדה שסיום התשלומים, לרבות תשלומי יושבי קלפיות, לכנסת ה-24 יסתיים איפשהו באמצע-סוף מאי.

נוכל לשים בצד את 24, להגיד ל-24 חכו, בואו נלך ל-23, נשנה את החשיבה, נעבוד על זה חודשיים-שלושה כדי להגיש, ואז שוב נחזור ל-24 כדי להגיש את 24 והתקופה השוטפת הנלווית לה. שוב אני אומר את זה, בתקווה שלא נלך לעוד בחירות. אני לא יודע, אף פעם לא היינו במצב הזה. אני מדבר בשם 12 סיעות, אבל יותר נכון - - - מי הן 12 הסיעות, אני יכול לדעת? גברתי היועצת המשפטית, בבקשה.

כחול לבן, מרצ, ש"ס, אגודת ישראל, האיחוד הלאומי, תקומה,

הליכוד, העבודה, חד"ש, תע"ל ובל"ד. יש עתיד גם ביקשה. הם לא בתוך ה-12 שהקריאה שלומית. אבל לא חשוב, אני מבין את הבעיה. הגישה. יש עתיד הגישה גם. ראיתי גם את יש עתיד.

אני יכול להעביר שוב. כן, יש מכתב של יש עתיד. זה לא משנה, אני יכול להבין את הלחץ, את הטירוף. אנחנו הגשנו את הבקשה הבקשה אומנם הוגשה לתשעה חודשים, אבל נראה לנו קצת מוגזם, ואנחנו נסתפק בארבעה חודשים. היה מצב קשה, אנחנו רצנו במפלגה של מערך מפלגות, ויחד עם יש עתיד אנחנו צריכים להעביר יש עורך דין שמטפל בנו. יש פה איזה מערך שצריך לטפל בו, אבל אנחנו היינו מוכנים להסתפק בארבעה חודשים, אני שמעתי שגם הליכוד מוכנים לזה. אז אם אפשר להסתפק בארבעה חודשים, נראה לי זמן סביר. מה זה ארבעה חודשים, עד מתי? ארבעה חודשים דחייה. אבל למה להיכנס ללחץ?

שואל אותך כרואה חשבון. אני קראתי תגובה של מבקר המדינה. אני מבין גם את הצד השני, אבל אני אומר שוב: כל תאריך לפני סוף יולי לא יהיה אפשרי לטפל בכנסת ה-23. לגבי ה-24 בואו נראה. הסברתי - - - עזוב רגע את ה-24, אתה תבוא לכאן עוד פעם כנראה. כולנו נבוא לכאן.

אני הולך על עוד חודש כדי שלא יהיו טעויות ושלא יהיה תחת לחץ. כן, יהיו טעויות. בגלל שיהיה לחץ, יהיו גם טעויות. אז אני מבקש עוד חודש, או עוד לא יודע מה. מבחינה מקצועית תגיד לי. רואה החשבון של מפלגת העבודה, דורון ארגוב, בזום. בבקשה. דורון ארגוב, רואה החשבון של מפלגת העבודה. אני עושה גם לעוד כמה מפלגות. אני רוצה להגיד שבחיים לא קרה כזה מצב שמשנת 2018, מהבחירות המוניציפאליות, אנחנו עסוקים בבחירות יום וליל. המצב הזה גורם, כמו שאמר מאור אני מחזק אותו, לקריסה. אנשים לא יכולים לעבוד בצורה כזאת שהם כל הזמן תחת לחץ-לחץ-לחץ. אנחנו צריכים לחשוב מאחורי כל הדוחות, מאחורי כל דוח כזה יש לעשות הנהלת חשבונות, חשבות שכר, תקציבאות. אלו המון דברים שצריך לעשות, ואנחנו לא מספיקים. זה מה שקורה לי, אנשים גם עוזבים אותי כי הם לא יכולים לעמוד בלחץ הזה. אנחנו מבקשים את החודשים הנוספים על מנת שנוכל לעשות את העבודה בצורה מקצועית טובה, כי בצורה של הלחץ שבה אנחנו עובדים כיום, עושים טעויות, ואחרי זה אומרים למה עשיתם טעויות? רבותיי, כשיש הרבה לחץ וקשה לעבוד, עושים טעויות. לכן אנו מבקשים בכל לשון של בקשה להאריך את המועד בואו נתחיל בכנסת ה-23 בארבעה-חמישה חודשים על מנת שנוכל לעבוד בצורה הטובה שאנחנו יכולים. כי היום אנחנו אני והאנשים שלי, נמצאים בקריסה, קשה לנו לתפקד תחת הלחץ של בחירות אחרי בחירות. צריך לזכור בחירות אמורות להיות בכל ארבע שנים, ועכשיו זה קורה בכל ארבעה חודשים בערך. לדוגמה, אם חברה בורסאית הייתה צריכה להגיש דוח שנתי פעם בחודש, היא לא הייתה עומדת בזה, וזה מה שקורה. בחירות זה דבר מאוד מאוד גדול ולוקח הרבה תשומת לב, וקשה לנו לתפקד ככה. אנחנו ממש זקוקים להארכה. תודה רבה.

על כמה זמן הארכה אתה מדבר?

שאני הייתי גם מבין אלה שהעבירו את הבקשה של המפלגה שלי. הרשימה המשותפת. הרשימה המשותפת, חד"ש בעיקר. לאחר פנייה של הצוות שעובד אתנו בחשבונאות. הם קורסים. הם פשוט קורסים. חלק גדול מהם או שחלה, או שהיה בבידוד לתקופה ארוכה, או שהיו בסגר. הצוותים שעובדים ומכינים את החומר, חלק מהם הן אימהות שהיו צריכות להיות בבית עקב הסגר והילדים שנמצאים בבית. הם לא מצליחים להספיק מאחר וגם כן הם מנהלים את מערכת הבחירות הזו מבחינת החשבונאות.

לא שהם פנויים ויש להם ימי חול שהם יכולים לעבוד אתם. אנחנו מבקשים להתחשב במציאות הזו. המציאות היא לא אידיאלית, אז גם כן אפשר שצורת הגשת הדוחות לא תהיה אידיאלית ולפי הספר. אפשר לדחות את זה ולתת להם מרווח זמן כדי שלא יהיו טעויות שנשלם עליהן ביוקר אחר כך. תודה רבה. חנה רותם, משרד מבקר המדינה. אני לא מקבל החלטה בלי הסכמה של מבקר המדינה. זה גם החוק וגם אני חושב כך. את שמעת את החברים, אני יכול להביא עוד שפנו אלי, ופנו אליך גם כן כנראה,

זו באמת מציאות בלתי אפשרית. בבקשה. שלום, זאת אכן מציאות קשה. אני מסכימה אתך. חנה רותם, אני מנהלת האגף לביקורת בחירות ומפלגות במשרד מבקר המדינה. זאת אכן מציאות קשה ומורכבת ואלה נסיבות מיוחדות. המבקר ראה את פניות הסיעות לוועדה ואת הנימוקים שהן העלו, ואכן היו גם פניות אלינו. הוא שקל את דברים האלה. עמדתו מובאת במכתב שמובא בפניכם, הוא גם עלה לאתר. הוא מבין את הנסיבות, הוא גם מבין את הצד השני ואת הצורך בעריכת ביקורת בחלוף זמן כל כך רב ממערכת הבחירות האחרונה. לכן הוא סבר שבאיזון שבין שני האספקטים האלה, שהוא מסכים למתן דחייה ל-30 באפריל,

חודש וחצי מהתאריך - - - אבל חנה, זה לא

זה לא מספיק בגלל שאנחנו נמצאים בתוך מערכת בחירות שתתקיים,

בעוד שבועיים וחצי. לאחר מכן יש את פסח,

במציאות הזו זו גזירה שהציבור לא יכול לעמוד בה. את שומעת את זה מכל הכיוונים. האם אתם יכולים - - - בסדר, אז מבקר המדינה אמר, אבל אנחנו סוברניים להחליט. לא, אנחנו לא סוברניים. צריך את מבקר המדינה, ואני לא אעשה בלי מבקר המדינה.

מבקר המדינה לא יכול להגיד לנו מה לעשות,

אני מבקש חודש נוסף. לא, זה לא יספיק. חודש נוסף, אתה מתכוון - - - חודש נוסף בנוסף לארבעה חודשים, לא חודש נוסף. חמישה חודשים. סליחה גברתי, אתם כנראה לא פתחתם לוח שנה. אני אקריא לך מה יש בחודש אפריל. חודש אפריל מתחיל ב-1 באפריל, בפסח. אחרי פסח מגיע יום השואה, ואחרי שבוע מיום השואה מגיעים יום הזיכרון ויום העצמאות, ואחר כך מגיע ל"ג בעומר. ביום שאתם רוצים להגיש זה ל"ג בעומר. אי אפשר ככה. אי אפשר ככה. לא שילמו לספקים - - - מיקי,

החוק אומר שאנחנו לא יכולים ועדת הכספים איננה יכולה או איננה רשאית להאריך מועדים מבלי שתהיה הסכמה של מבקר המדינה.

זה מה שהחוק אומר?

טוב, נשנה את החוק.

לוועדת כספים אין - - - יש לה, אבל צריך הסכמה. הוא מבקש כל כך הרבה דברים, פתאום בנושא הזה תעשה רשימה של דברים שמבקר המדינה מוותר. מיקי. כן, חנה. קודם כל, תן להרגיע את חבר הכנסת הנכבד, אנחנו פתחנו את לוח השנה. אנחנו פתחנו את לוח השנה, ואנחנו אכן מודעים לכל ימי החג, המועד וכל הימים האחרים שנכנסים לתוך זה. יחד עם זה, הדוח היה אמור להיות מוגש ב-15 במרץ, והדוחות הקודמים שרובם, כמו שצוין, אכן הוגשו הוגשו ב-31 בינואר. לשיטתנו, עד כמה שאנחנו מבינים, על מנת לעמוד במועד של 15 במרץ, היו צריכים להיות כבר בהליכים מאוד מתקדמים של סיום הדוחות שהיו צריכים להיות מוגשים לנו. אנחנו מבינים את המצוקה, אנחנו ממש מבינים אותה.

רק לציין שכשוועדת הכספים קיבלה את ההחלטה להאריך את המועד עד ל-15 במרץ, זה היה עוד לפני שידענו שהכנסת ה-23 תתפזר.

זה נכון. ולכן המבקר חשב ושקל וראה לנכון להסכים להארכת מועד מסוימת. אבל הרשו לי להגיד שאם זו בקשת הוועדה ובקשת הסיעות - - - דוחות כספיים על הגירעון לקח לכם שנה וחצי - - - רגע,

שנה וחצי לקח להם על הגירעון ב-2019. להם זה מותר, אבל פה, כשיש מצוקה, זה לא מותר. אז תלכו הביתה ותעשו שיעורי בית. מיקי, מיקי, אני לא מסכים. טוב, אל תסכים, מותר לי להגיד.

חנה, בבקשה. מכיוון שהוועדה מבקשת ויש פה את הטיעונים הללו, הדבר היחיד שאני יכולה לעשות זה לחזור למבקר המדינה, להציג בפניו את הדברים האלה, ולבקש את הסכמתו למועד מאוחר יותר. חנה, מדובר בסך הכול לא בתשעה חודשים. אנחנו הצטמצמנו ואמרנו במקום תשעה חודשים כמו שהתבקש במכתב, ארבעה חודשים. אם אתם ביקשתם חודש וחצי והמפלגות ביקשו תשעה חודשים, נראה לי שארבעה-חמישה חודשים זה סביר לגמרי. למתי אתם מבקשים?

ב-15 באוגוסט. היא שואלת באיזה תאריך. 30 באוגוסט. 30 באוגוסט זה לא ארבעה חודשים. בסדר, אנחנו מעגלים כלפי מעלה. הרבה כלפי מעלה. ארבעה וחצי חודשים. להזכיר לך שבפעם שעברה המבקר בעצמו השתתף אתנו בבקשה שהוא בעצמו גם רצה אותה. גפני, לא שמעת אותה, היא שאלה מתי אנחנו מבקשים. היא שאלה אותנו, כדי ללכת למבקר, מתי אנחנו מבקשים? ב-30 באוגוסט. זה מה שאנחנו מבקשים. שוב, כמו שציינתי, אני יכולה להעלות את הדבר בפני המבקר. - - - רגע, ה-30 באוגוסט, ה-23 וה-24?

שיהיה ברור. רגע, רגע, רבותיי. רק ה-23.

רק הכנסת ה-23. הבקשה היא רק - - - כן, כן, ודאי.

ה-24 זה סוף דצמבר. על ה-24 תבואו בכל מקרה. למי שלא מכיר, שמי רות וסרמן לנדה. אין ספק שלציבור מגיע לקבל את הדוחות בהקדם האפשרי, ולכן תשעה חודשים זה המון זמן. מצד שני, נאמר פה מה שנאמר. ארבעה חודשים זה סוף יולי, נדייק, לא לעגל כלפי מעלה. אני אומרת, כדי שהדברים יהיו מסודרים, כדי שאנשי המקצוע יוכלו לתת את המענה הנכון, כדי שתהיה ביקורת נאותה על ההוצאות של כל המפלגות למען שקיפות הציבור והיא

יתקצר מתשעה חודשים משמעותית, אבל שזה יהיה ריאלי כדי שאותן מפלגות כל המפלגות תוכלנה לנהל את הרישומים באופן שייתן את המענה הנדרש עבור הציבור כדי שאפשר יהיה לעקוב אחר ההוצאות.

חנה,

אני מתנצלת גם על המיוט וגם על זה שלא הקשבתי, כי אני מנסה להשיג את לשכת המבקר על מנת להביא - - - לא שמעתי. אמרתי שאני מנסה להשיג את לשכת המבקר, ולכן לא שמעתי את התגובה האחרונה, ואני מתנצלת על כך. התנועה למען איכות השלטון, עורך הדין הידי נגב. בבקשה. הם התפנו?

לא יפריעו לך. אנחנו נשב פה עד פסח, העיקר שתגיד את הדברים שלך. אנחנו הגשנו עתירה, בג"ץ 468/20 נגד ההחלטה הקודמת של ועדת הכספים להאריך את מועדי הגשת הדוחות הכספיים וגם להאריך את הגשת הדוחות הכספיים של הכנסת ה-23 והדוחות שלה עד ליום ה-15 במרץ. הדוחות האלה היו צריכים להיות מוגשים כבר ביוני של שנת 2020. אנחנו נמצאים כבר חצי שנה אחרי, ולמעלה משנה שלמה אחרי שמערכת הבחירות כבר התקיימה. יש פה הארכה שהיא לא סבירה לגבי מאות מיליונים של שקלים שהם כספי ציבור שמושקעים בתעמולת בחירות, במימון בחירות, בהלוואות שהסיעות השונות מקבלות. חוק חופש המידע לא חל על המפלגות.

החובה לערוך מכרזים וחוק המכרזים גם לא חלים על המפלגות. אין שום פיקוח על מאות המיליונים שמועברים לסיעות השונות. הפיקוח היחיד שיש הוא מה שקבע המחוקק, שבתוך 16 שבועות המפלגות יגישו דוחות כספיים למבקר המדינה. 16 השבועות האלה עברו - - - אבל קרה - - - לא, לא, לא, תתנו לו לדבר. - - - אנחנו נמצאים שנה שלמה אחרי זה. הוא לא חי במדינה.

אני מבקש להגיד עוד כמה דברים. הוא חי בבועה. בסדר, רק בקצרה. בבקשה. דיבר פה אחד מרואי החשבון על חברות בורסאיות. חברות ציבוריות שמתעסקות בכספים ציבוריים, או אפילו כספים פרטיים של חברות, מגישים בכל רבעון את הדוחות הכספיים שלהם. אוי ואבוי אם לפי החוק הן היו מחליטות, אותן החברות הציבוריות, לא להגיש את הדוחות הכספיים שלהן. אין דבר כזה.

בגלל שאלו כספים ציבוריים, חברי הכנסת מרגישים יכולת לדחות בכל פעם את הגשת הדוחות הכספיים ואת הפיקוח. אין דבר כזה בחברות ציבוריות ואין דבר כזה בחברות פרטיות. יש פה חתול ששומר על השמנת, ובכל פעם מאריך ולא נותן. איזה מזל שיש אתכם לשמור. יושבים פה חברי כנסת מסיעות שעשו שימוש לא ראוי, שעשו שימוש במודיעין עסקי ועשו שימוש בדברים אחרים שהם אסורים בכלל לפי דין בכספי הציבור האלה לשם עניינים אחרים שהם לא חוקיים אפילו. אלה דברים שצריכים להיבדק על ידי מבקר המדינה, אלה דברים - - - מה זה קשור למה שאתה מדבר עכשיו - - - ינון, תן לו. בסדר, שיסיים, נו באמת. - - - שצריכים להיות מפוקחים - - - לא הגיוני שמפלגה תשלם למודיעין עסקי כדי לקדם דברים לא חוקיים על מפלגות אחרות או אנשים מתוך המפלגה שלה.

רק נדגיש שאנחנו מדברים פה בבקשת ארכה. זה לא אומר שהדוחות לא ייבדקו, אלא שתהיה ארכה. במקור צריך היה להגיש את הדוחות ב-30 ביוני, אנחנו עדיין לא שנה מהמועד הזה. יש פה נסיבות שהן חריגות.

לאחר מועד הבחירות. אנחנו כבר שנה. אם זו הייתה חברה ציבורית, היא הייתה - - - על ידי הבורסה. בגלל שאלו כספי ציבור, אני מניח שחברי הסיעות מרגישים לעצמם חופשיים את היכולת לדחות את הגשת הדוחות הכספיים. מדובר פה בכספי ציבור. הדבר צריך להיות מפוקח - - הוא לא אמור לענות להערות של היועצת המשפטית. נגמר. - - ואני מבקש שלא תקבלו החלטה להאריך את הגשת הדוחות הכספיים. יש פה הליך שמתנהל בבית המשפט שלא להאריך את זה.

רבותיי, אני מבקש לומר, עם כל הכבוד שזה נמצא בבית המשפט,

יש חוק בכנסת.

מכל מקום, נוכח הנסיבות של העניין, אנחנו מקבלים את העמדה של מבקר המדינה. תודה רבה, שאתם מסכימים להאריך. הסכמה של מבקר המדינה, אם תהיה - - - מאה אחוז, הבנו.

חנה, בבקשה. תודה לך. גפני, אם היא תתפשר על יולי, גם אפשר. כשמבקר המדינה בא, הוא מבקש יפה לאשר את התקציב ואתה מתייחס יפה, ואנחנו מצביעים, והכול, אבל כשהוועדה הזו מבקשת פעם משהו, אז לא. אז בסדר, הבנו.

כמה חודשים.

אני שוחחתי עכשיו עם המבקר והבאתי בפניו את מה שנאמר בוועדה ואת כל הנימוקים שהועלו פה. הוא סבור שהמועד שיש לקבוע הוא ה-31 במאי. אבל זה אותו דבר, זה בדיוק אותו דבר. חודש נוסף מעבר למה שנקבע

זה הזוי. אנחנו רוצים שתבואו לוועדה. מיקי, תקשיב לי. אני גם אינטרסנט בעניין הזה. יש לי מפלגה, אני מייצג מפלגה. אני לא מתבייש בעניין הזה. אנחנו מייצגים מפלגה, אנחנו יודעים את הקשיים שיש לכולנו. אין אחד שאין לו קשיים. אין מציאות כזאת. אני מציע לקבל את זה. היא אומרת שהמבקר אומר 31 במאי נצביע על 31 במאי ונבוא לפה, אחרת אנחנו עוברים על המציאות שצריך להגיש את זה ב-15 בחודש.

31 במאי.

תהיו אתנו בקשר. בדיוק, אין ברירה. אני לא אעשה בלי המבקר. אני גם מייצג מפלגה. אני יושב-ראש הוועדה, אז אני נזהר לא - - - אתה זוכר כמה תקנים הוא ביקש תוספת? - - אבל זאת מציאות שכמעט אי אפשר לחיות אתה.

מה שעושה פה המבקר זה ממש לאנוס את המפלגה. בסדר, אז יבואו עוד פעם. אז יבואו עוד פעם. כשהוא בא לבקש תוספת תקנים, כרינו אוזן. לא, לא, מיקי. כן, כן, כן. מה ביקשנו? בסדר, הבנתי. צריך להקריא.

מקריאה. "החלטה בדבר הארכת מועדים לפי חוק מימון מפלגות, התשל"ג-1973 בהתאם לסעיף 10(ו) לחוק מימון מפלגות התשל"ג-1973, ובהסכמת מבקר המדינה מחליטה ועדת הכספים של הכנסת: (1).להאריך עד יום כ' בסיון התשפ"א (31 במאי 2021) את מועד מסירת החשבונות לתקופת הבחירות לכנסת העשרים ושלוש, ואת מועד מסירת החשבונות השוטפים לתקופה המתחילה ביום ב' בתשרי התש"ף (1 באוקטובר 2019) והמסתיימת ביום ו' בניסן התש"ף (31 במרץ 2021); (2). להאריך עד יום י"ט בטבת" לגבי המבקר, חנה לא התייחסה. אם אנחנו מאריכים את מועד הגשת הדוחות אלינו בחודש נוסף, אז המועד להגשת דוח מבקר המדינה יוארך בהתאם. עד ה-23 בינואר 2022. ינון, אני רוצה להסביר משהו. ההתנהלות הזאת מול מבקר המדינה צריכה להיות יותר דיסקרטית. אתם מכירים את העניין הזה, כולכם עם ניסיון כבר, אתם יודעים את זה. נקלענו למצוקה שאי אפשר לתאר אותה, שלא באשמת הוועדה כאן, אלא באשמת ההחלטה הכוללת שהולכים לבחירות פעם אחר פעם אחר פעם אחר פעם. לכולנו יש אנשי מקצוע. אנשי מקצוע צריכים להכין את הדוחות. אנחנו לא מסתירים שום דבר. גם אין היום מה להסתיר, הרי גם הלוואות אי אפשר לקחת. זאת אומרת,

להארכה שבאה מאנשי המקצוע אצלנו היא נכונה. אני לא רוצה לעשות את זה בלי מבקר המדינה. ברגע שיש ארכה חנה הביאה עכשיו את עמדת המבקר שאפשר להאריך את זה

יש לנו את הזמן שאנחנו יכולים לדבר באופן דיסקרטי, להראות את המציאות הקשה שאנחנו מצויים בה. אני חושב שצריך ללכת על זה.

הוא אומר תעשה עד ה-1 ביולי. לא עכשיו. חנה, אפשר עוד חודש? אנחנו מבינים שנדחה את דוח המבקר - - - לא,

איתן, נדבר על זה. תגידי לי, כמה זמן המבקר מבקש הארכה בהגשה שלו? נדבר על זה, הרי אפשר לכנס את הוועדה תמיד. מקביל. חודש גם. כן, אבל יש לך בחירות, צריכה לקום ועדת כספים מיוחדת. אתה יודע איך זה יהיה. אתה יודע איך זה יהיה. מה הברירה? מישהו מאתנו ירצה ליפול עם הדוחות?

אולי היא תסכים בעוד חודש. את יכולה? עזוב. אני לא יכולה, מבקר המדינה. אני אומרת את זה שוב, הבאתי את כל הדברים בפניו, זאת עמדתו. בסדר, זה לא עכשיו. אני מסיימת לקרוא את ההחלטה.

סיימתי לקרוא את ההחלטה. שלומית,

לפני שאת מסיימת לקרוא, רק להבהיר שההחלטה מתייחסת לכל הסיעות, ולא רק לסיעות שמתמודדות בבחירות לכנסת הבאה. כן, לכל הסיעות. - - "(2)להאריך עד יום כ"א בשבט התשפ"ב (23 בינואר 2022) את מועד מסירת דוח מבקר המדינה לגבי תוצאות ביקורת החשבונות לתקופת הבחירות לכנסת העשרים ושלוש, וכן את מועד מסירת דוח מבקר המדינה לגבי תוצאות ביקורת החשבונות השוטפים לתקופה המתחילה ביום ב' בתשרי התש"ף (1 באוקטובר 2019) והמסתיימת ביום ו' בניסן התש"ף (31 במרץ 2020)". מי בעד אישור הארכת המועד? ועל הכנסת ה-24 לא דיברנו עוד בכלל. מי בעד ירים את ידו.

מי נמנע?

ההארכה אושרה. ההארכה התקבלה. גברת חנה רותם, אנחנו מודים לך. ואנחנו נמשיך לדבר בגלל שיש לנו גם את הדוח של הכנסת ה-24, וגם אני לא בטוח שנוכל לעמוד בכל הדברים האלה, אבל אני רואה אצלכם דלת פתוחה בעניין הזה. דלתו של המבקר אכן פתוחה. תודה רבה, הישיבה נעולה. הישיבה ננעלה בשעה 12:15.